בוקר טוב. אני שמח לפתוח ישיבה נוספת של ועדת הכלכלה במרתון הדיונים שלנו בחוק ההסדרים והתקציב, לצד דברים שבוערים בסדר-היום הציבורי. אנחנו ממשיכים דיון בפרק י'